אני מחדש את הישיבה. אנחנו בסעיף האחרון

הצעת תיקון תוכנית הגבייה של קופות החולים,

לחוק ביטוח בריאות

אבל הנפקת רישיון היה קיים ב-2019 עד 2021. הוא פקע,

הנפקת הרישיונות הם בעלות - - - רגע,

לא, רגע.

סליחה,

אבל הנפקת רישיון זה שונה מהיחידה לקנביס

מה זה

אם אתה צריך, משנה לך תוך כדי? ליווי המינון - - - ליווי הכוונה היא לביקור רפואי?

יש תהליך שלם שלא קיים היום, דרך אגב, הוא לא קורה מסביב. תהליך גם כוח

ובית חולים גם לא מחויבים לתרופה שהיא לא בסל הבריאות.

זה המרשם שלה.

הוא ישלם עליה 30,000 שקלים,

זה כבר בחירה שלו.

גם מבחינה הגינות רפואית וגם מבחינת מה שהוא חייב לו. והוא

אז הם רצו לעלות בזום,

אז אמרו שלא, אותו זמן הם לא יישמו את זה. אז אם לא יישמו את זה